אנחנו מפצלים את זה לשני דיונים נפרדים. אני אפתח ואצלול לחומר עצמו. תודה,

על שיתוף הפעולה בעניין הזה.

ממש

בדיון התגלתה תמונה מאוד מטרידה, לפיה עולה שאף גוף מחקר, מטעם משרד החוץ או מטעם משרד החינוך, לא בדק את רשימת האתרים המומלצים לפני שנחתם ההסכם עם

לפרוטוקול: אין חובה,

31 האתרים יהיו אתרים שמהללים רוצחי

אם אני מתנגד זה רק לאמירה שאמרת: שכאילו הפולנים לא נפגעו בשואה. אין ספק שהפולנים נפגעו

הם מאושרים בהסכם.

תעודת הכשר; אפשר לבקר בהם, בלי שיודעים מה יש שם.

אני מדגיש ואומר שוב את מה שאמרתי גם בוועדה הקודמת: את רשימת האתרים אנחנו לא קיבלנו לפני ולא בדקנו אותם

כלומר, אם מדינת ישראל רוצה לאמץ עכשיו גישה שלפיה צריכה להיערך בדיקה של גוף מחקרי בכל מקום שתלמידים מישראל מגיעה אליו צריך למצוא איזה שהוא גוף מחקרי,

יש שם אתרים שמביאים בהם מורשת של רוצחי יהודים,

גם ברמה הסמלית זו בושה שיש כאלה אתרים במסמך רשמי של מדינת ישראל, ו-ב',

יש רשימת אתרים שרואים בהם סוג של המלצה 31 אתרים.

מירב, תקשיבי לתשובה. היא אמרה שזה לא השתנה - - - אבל גם הרשימה לא השתנתה. היא אומרת: "תתעלמי מההסכם בין המדינות והרשימה שם; בפועל אנחנו נוודא שהם הולכים למקומות הנכונים".

דרך אגב, גם ה-700 הם זריעת חול,

על ידי היסטוריונים; על ידי קורסים להכשרת מדריכים לפולין שאצלנו זה אחד המקומות, גם כן. כל מקום כזה נבדק ונאמד, וכשאנחנו נתקלים בבעיה במקום אנחנו

אבל מציבים אותה, קודם

עינב דלח, הנהגת ההורים הארצית. אני רוצה להתייחס לשני דברים: הראשון הוא בנוגע לסיכום של הישיבה הקודמת. קודם כל, מאז הישיבה הקודמת אנחנו קיימנו מפגש עם מנהלת

סליחה, אני מוציא את הנציגה שלי מהדיון. תודה. מאה אחוז. אז אני מבקשת שלפחות גוף פרטי יבוא וייתן לנו את השירות הזה. אנחנו נפרסם את זה בסוף הדיון. מה זה הדבר הזה? משרד החינוך מחרים. לא

ברוב המקומות כמעט בכל המקומות שבהם אנחנו מבקרים במסעות שלנו אנחנו מדריכים באופן בלעדי, בעברית, את תלמידינו. גיל, בהסכם כתוב משהו אחר.

זה:

יש מקומות שבהם למדריכי ישראל

לא לכל המדריכים הישראליים יש היתר

אני בדקתי אחד-אחד. כמו שהרב קריגר עומד פה ואומר: "לבדוק אתרים" גם אני הייתי באתרים האלה. נכון שהיום לא מצליחים את כורש, אבל בגדנסק יש מוזיאון בעייתי וגם בוורשה. יש מוזיאון שהשואה לא התקיימה בו. טוב, תודה, מאיר.

אנחנו, כרשות, מעורבים בזה, וגם מממנים,

עם זאת רוב המימון הוא של ההורים.

מה כן ומה לא. צריך לעשות את זה בחוכמה.

מה כן ומה לא. עכשיו הולכים ויש מדריכים

בחייכם, נסעתי מקראקוב לוורשה ב-50 זלוטי. כמה עולה לבקר שם?

ולא עולה להם מה שעולה לקחת ילד אחד ולהעלות אותו במשלחת. אפשר לטייל שם בזיל הזול. תתחילו להתעורר, רבותיי. צריך לפתוח

שמדבר על השיח של המורות על קניון זלוטי; על מה אנחנו נקנה בסוף המסע.

ואולי זה להמשך הדיון, של העיסוק בחינוך לשואה היא: מה הילד זוכר מפולין? ב-2018 50% מבני הנוער היו בפולין. איפה ה-50% האחרים היו? מה הם חווים? זו שאלה,

אני רוצה להגיד שאני באמונה גדולה לבני הנוער.

לא נוח לי בישיבה הזו. את יודעת שאני נמצא בכל הישיבות. את מכירה את העבר שלי.

אני לא שותק. לא נוח לי פה, כי בסוף, הישיבה הזו צריכה להיות עם מטרה אחת של כולנו, כל מי שנמצא פה, אבל זה לא קורה. אני מדבר איתכם כבן לניצולי שואה, וכאחד ששלח את הבנות שלו

אם ייחלטו את המסעות הנוער מידי משרד החינוך, וזה יהיה בשנת השירות הראשונה של הנער בצבא, או בשירות הלאומי זה יהיה במסגרת צבאית,

מדים; הילד בנוי יותר, ואפשר למצב אותו ולייצב אותו יותר; והוא לא יהיה עסוק בקניון, כי זה יהיה תחת פקודה. צריך להוציא את כל הסיפור הזה, של משלחות הנוער, מבני הנוער 16,

של: "בואו ננקה את השולחן; לא צריך בכלל קורס מדריכים, ונגמר". בשם עולם, אנחנו נותנים תמיכה חינוכית לקבוצה של קרוב ל-400 תלמידים. שני מטוסים. על אף ארגון המורים. אלה מורים שהם חברים בהסתדרות

הנתונים האלה הם עובדות מספריות. מנהלי בתי ספר הם יותר ביקורתיים.

אבל אין לנו את היכולת לכופף להם את היד. זה עניין של לשכנע ולהסביר

לכן, או שתיעשה בדיקה, או שאנחנו נבקש מארגונים פרטיים,

בנקודה הזו וזו גם הנקודה שגרמה למשרד החינוך לצאת החוצה אני חושב שאי אפשר להפחית את הדברים האלה. האחריות היא על משרד החינוך, ואנחנו מבקשים ודורשים מכם: תעשו את הבדיקה